שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המסדרת. הנושאים על סדר היום הם בחירת סגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת והרכב הוועדות הזמניות לענייני כספים